חברי הכנסת, היום י"ט בסיוון תשע"ג, 28 במאי 2013, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. כרגיל ביום שלישי אנחנו פותחים בנאומים בני דקה, אבל לפני זה, הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה וקריאה שלישית: הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג 2013, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון מס' 8) (סמכות כניסה למקום ועריכת חיפוש לצורך הפסקת רעש), התשע"ג 2013. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 20, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת הוראת השעה), התשע"ג 2013, של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, משה גפני, יצחק וקנין ונחמן שי. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום בנושא: מסיבות ונשפי סיום בבתי-הספר התיכוניים, של חבר הכנסת אברהם מיכאלי, מסקנות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום בנושא: ציון זכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לירושלים, של חברי הכנסת יחיאל חיליק בר, מרדכי יוגב ושמעון סולומון.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו נצביע רק לצורך רישום, נאומים בני דקה. אני מפעיל את ההצבעה. נא להצביע. חברת הכנסת רות קלדרון תפתח בינתיים את הנאומים בני דקה, ואחריה, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. בבקשה, מכובדי. נא להקפיד, דקה לרשות כל דובר. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, אני מבקשת לדבר היום על זהות המדינה שבה אנו חיים. לאור העובדה שהנושא עלה ביממה האחרונה, בין היתר בכלי התקשורת, חשוב לי דווקא בבית הזה להבהיר את עמדתי ולהעמיד דברים על דיוקם. אני מאמינה בלב שלם שמדינת ישראל יכולה להיות גם מדינה יהודית ולשמש בית לכל היהודים ברחבי העולם, ובאותה נשימה להיות מדינה דמוקרטית, המקיימת שוויון בזכויות ובחובות לכל אזרחיה. בהתאם להשקפת עולמי, למדינה שלנו יש לב יהודי ולב דמוקרטי. הם חיים ביחד וניזונים זה מזה. הדברים שאני אומרת עכשיו לא חדשים, ובטח שלא המצאתי אותם. זהות המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית כאחד נקבעה כבר עם הקמתה של המדינה. כבר אז חלוצי ומקימי המדינה החליטו והאמינו כי המדינה הזו אינה מעוניינת להיות מדינת הלאום היהודי בלבד, ואף אינה מעוניינת להיות מדינת כל אזרחיה. הדברים האלה מופיעים באופן מפורש וברור במגילת העצמאות, המסמך המכונן של המדינה. כבר שם נקבע כי מדינת ישראל תהיה הבית של העם היהודי ובה הוא יממש את שאיפתו להגדרה עצמית, וכי לצד זאת מדינת ישראל מחויבת לשמור ולהגן על זכויות האדם של כל אזרחיה ותושביה ללא הבדל גזע, דת ומין. כך בדיוק אני רואה את זהותה של המדינה. ככל שאני מעמיקה בסוגיה אני רק מבינה יותר עד כמה מדובר בנושא מורכב ורגיש ביותר מכיוונים שונים. יחד עם זאת, העובדה הזו לא יכולה לרפות את ידינו מלהתמודד עם הסוגיה, להיכנס לקרביים של הדברים, לעשות שימוש בכלים שבידינו ולהתמודד עם האתגר המונח לפנינו. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת קלדרון. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה, אדוני. ואחריו, חבר הכנסת דב ליפמן. תודה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, המוסד לביטוח לאומי הפיץ בקרב משרדי הממשלה מסמך שטוען שאם יושתו הגזירות המתוכננות, דהיינו העלאת המס ובעיקר מס ערך מוסף, משפחות עניות יסבלו באופן חריג יחסית לכלל האוכלוסייה. מדובר בהוספה של עשרות אלפי משפחות שירדו מתחת לקו העוני. ואני קורא לממשלת ישראל: אני מבין שיש בור תקציבי, לא חשוב מי אשם בו. יש מס צודק ויש מס לא צודק. מע"מ הוא המס הכי לא צודק. זה מס שקל לקחת אותו, והוא פוגע בעיקר בשכבות החלשות. וצריך לחשוב או על מע"מ דיפרנציאלי או על מקורות אחרים. יתאמצו קצת החבר'ה באוצר, יתאמץ קצת שר האוצר, ימצאו פתרונות אחרים לחיסול הגירעון הזה, ולא יורידו אנשים למעמד של עניים.

תודה לחבר הכנסת מיקי רוזנטל. חבר הכנסת דב ליפמן, ואחריו, חבר הכנסת גנאים. צהריים טובים, אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חברות וחברי הכנסת, כדרכי, אני אוהב לשתף אתכם במכתבים, סיורים ועניינים אחרים שלדעתי חשוב שגם אתם, חברי,

לאחרונה יצא לי לבקר במרכז הישראלי לכלבי נחייה בבית-עובד, מקום מיוחד במינו. המרכז הוקם בזכות חלומו של איש אחד, המנכ"ל והמייסד נח בראון, ובעזרת אשתו אורנה וצוות מסור וערכי. המרכז, אשר מספק כלבי נחייה לעיוורים ללא עלות לאדם העיוור, הוקם ללא שום תמיכה כלכלית של המדינה. לצערי, ניתן לומר שהמרכז הוקם למרות המדינה, ולא בזכותה. עלות ההכשרה של כלב נחייה הנה מעל 100,000 שקלים. כיום המרכז מונה עשרות עובדים ומתנדבים, והוא סיפק כ-450 כלבים לעיוורים. המרכז הוא דוגמה לאזרחות מופת, ערכים יהודיים ואחדות חוצה מגזרים: יהודים, לא יהודים,

חילונים, גברים ונשים, נכי צה"ל ונפגעי תאונות דרכים, כולם זכו לקבל זוג עיניים, ההולכים על ארבע. בביקורי התנסיתי בהליכה עם כלב כאשר עיני מכוסות. התחושה הייתה מפחידה. זו הליכה בחשכה מוחלטת, אבל הידיעה שלצדי כלב מאומן ותומך הקלה מאוד על תחושתי. לאחר החוויה הזו ישבתי עם יושב-ראש העמותה חיים שוורץ, אדם עיוור הנעזר בכלב נחייה. למדתי ממנו על האתגרים העומדים בפני האדם העיוור בישראל, כמו גם על ההזדמנויות הקיימות.

חברי, אנחנו, כחברי כנסת, חייבים להיכנס לתמונה. בקרוב אגיש הצעת חוק אשר באה לעזור לקדם את צורכי האדם העיוור, הכלב שאתו ומשפחות האומנה. אשמח אם תואילו ללמוד את הנושא ולהצטרף אלי.

תודה לחבר הכנסת ליפמן. חבר הכנסת גנאים, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יושב-ראש הקואליציה עסוק בימים אלה בהגדרה מחדש של מהות המדינה וטבעה. הוא מקדם, בעידוד הממשלה וראש הממשלה, הצעת חוק שמגדירה את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ומוסיף: ארץ-ישראל, מולדתו ההיסטורית של העם היהודי. והחוק כולל הפחתת מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית במדינה. הצעת חוק זו, עוד צעד להשתלטות הצד היהודי והעצמתו על חשבון הדמוקרטיה בישראל, וזה כרסום של הדמוקרטיה. מטרת החוק, סנדול כל תהליך שלום שתחזיר במסגרתו ישראל את השטחים הכבושים, וצעד לקראת סיפוח השטחים האלה. חוק כזה לא ישאיר תקווה לא לשלום ולא לדמוקרטיה. תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת חמד עמאר, ואחריו, חבר הכנסת אברהים צרצור. אדוני היושב-ראש, בסוף השבוע ביקרתי ביישובים דאליה ועוספיא ונחשפתי עוד פעם לבעיה של חיבורי חשמל, חיבורים דרך רשת החשמל הארצית לבתים. אלפי בתים ביישובים האלה לא מחוברים לרשת החשמל. עוברים שם כבלים בין בתים, חיבורים פיראטיים. הרבה אנשים יגידו כאן, הרבה חברי כנסת יגידו כאן: שיבנו עם אישורים. אני אגיד לכם דוגמה קטנה. ביישוב עוספיא אושרה תוכנית מתאר בשנות ה-70. אנחנו מדברים על יותר מ-40 שנה שלא אושרה תוכנית מתאר ביישוב הזה. איך אנשים יכולים לבנות את הבתים שלהם מאושרים? בכנסת הקודמת הגענו להסכמים עם משרד ראש הממשלה, ומנכ"ל ראש הממשלה הוביל את זה, שכל יישוב שיפקיד את תוכנית המתאר, בתים שנמצאים בתוך התוכנית יכולים להתחבר לרשת החשמל הארצית. לצערי, אני הגשתי אותם סיכומים בהצעת חוק. בשבוע שעבר ועדת השרים לחקיקה דחתה את החוק.

אני קורא לשר הפנים לאמץ את החוק ולחבר את הבתים האלה כמה שיותר מהר לרשת החשמל.

תודה לחבר הכנסת עמאר. חבר הכנסת אברהים צרצור,

חבר הכנסת בועז טופורובסקי. כבוד היושב-ראש, אתמול דנה הכנסת בנושא של תוכנית פראוור-בגין. שמענו הרבה שרים וחברי כנסת שמדברים על כמה מדינת ישראל מעוניינת לפתור את הבעיות של כ-200,000 ערבים תושבי הנגב, ודיברו גם על החמלה שממשלת ישראל, ממשלות ישראל, מדינת ישראל, מרעיפה על הערבים תושבי הנגב. ואני שואל ותוהה, מה הדרך שבחרה ממשלת ישראל כדי לעזור לבדואים האלה? והנה, אנחנו עומדים על מצב עובדתי מאוד מאוד כאוב וטעון. ממשלת ישראל בחרה דווקא בגזלת שארית הקרקעות של כ-200,000 ערבים תושבי הנגב, וזה דבר בלתי מתקבל על הדעת. אני חושב שממשלת ישראל צריכה,

להכיר ביישובים הערביים הקיימים באזור הנגב, להכיר בזכותם לשוויון מלא באזור שהם מהווים בו 32% מכלל האוכלוסייה, בזמן שממשלת ישראל רוצה לדחוס אותם, 32% מכלל האוכלוסייה בנגב ממשלת ישראל רוצה לדחוס אותם בפחות מ-1% משטח הנגב. זה דבר שממשלת ישראל צריכה באמת לשקול אותו שנית כדי שאכן תעזור לבדואים בנגב.

תודה לחבר הכנסת צרצור. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, ואחריו, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. להלן פרטי תאונות הדרכים הקטלניות מהשבוע שמ-21 ועד 27 במאי: ב-21 במאי נהרג רוכב אופנוע בן 21 בהתנגשות עם רכב פרטי על כביש 471 סמוך לנחשונים, 23 במאי היה יום קשה בדרכים, יום שבו חמישה בני-אדם נהרגו ביממה אחת בלבד: בכביש 90 סמוך לאיילת-השחר נהרגו עפרה מולר, בת 69, מחוות-ינאי, ודליה מלול, בת 38, מחצור-הגלילית, בתאונה חזיתית בין שני כלי-רכב פרטיים, בצומת כפר-מימון שבנגב נהרגו פנינה ארד, בת 45, ומיכאל דנינו, בן 47, שניהם ממושב שוקדה, בתאונה חזיתית בין שני כלי-רכב פרטיים, בתל-אביב, תחת גשר ההלכה, נהרג הולך רגל מרכבת חולפת, ב-25 במאי נהרג יוסף כשיר, בן 26, מבית-ארוש, כאשר רכבו התהפך בכביש 6 סמוך לכפר-מנחם, ב-26 במאי נהרג הולך רגל מפגיעת רכב פרטי בכביש 75, נהג הרכב ברח מזירת האירוע והסגיר עצמו למשטרה לאחר כשעה. ב-27 במאי נהרג הולך רגל בכביש 40 בצומת לוד מרכז, מפגיעת משאית. השבוע נפטרו שלושה פצועי תאונות עבר. ב-25 במאי נפטר רוכב אופנוע לאחר שנפגע מרכב חולף ב-21 במאי. ב-26 במאי נפטר תושב קלנסואה מתאונה שאירעה ב-17 במאי. ב-26 במאי נפטר נער בן 18 אשר נפצע בתאונת דרכים שאירעה ב-5 במאי. בעבר דיברתי על הצורך בהחמרת הענישה של רוצחים בדרכים. אתמול גזר בית-משפט עונש של שמונה חודשי מאסר בפועל על נהג קטנוע שהרג הולכת רגל תמימה. לשופט הייתה סמכות לגזור עד שלוש שנים במקרה דנן, אך הוא החליט לגזור שמונה חודשים.

תודה לחבר הכנסת טופורובסקי אשר מעלה את הנושא הכאוב הזה מדי יום שלישי. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס,

חבר הכנסת אראל מרגלית. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו נותן יד לסגירת היכלי התורה תוך איום בכלא ובתי-סוהר כרצון לפיד ובניגוד לעמדת הצבא ושר הביטחון שאין לגייס ללא שיקול הדעת של צה"ל ומי שעומד בראשו. ראש הממשלה אינו מרגיש כבר שבעצם הוא הנותן ללפיד את הכוח וההרגשה שהוא,

הקובע במדינה ולא ראש הממשלה, תוך כדי כניעה לכל דרישה של לפיד, ומתנהג כמו שבוי בשבי. ובהתנהלות זו הייתי אומר לראש הממשלה: עד שאתה חושב וחושש כי לפיד יזכה בראשות הממשלה לאחר הבחירות, אל דאגה, הוא כבר ראש הממשלה, הוא רק נותן לך את התחושה כאילו אתה ראש הממשלה.

בסעיפי התקציב לא מצאתי את התקציבים הדרושים לבניית בתי-כלא לכ-100,000 בני-ישיבות אשר ימשיכו בלימודיהם ולא יתגייסו, כי מקור הסמכות שלהם הוא גדולי ישראל, ואנחנו נקיים את מה שנאמר בתורתנו הקדושה: "ועשית, ככל אשר יורוך" ו"לא תגורו מפני איש".

תודה לחבר הכנסת מוזס. חבר הכנסת אראל מרגלית, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת מרגי. כבוד היושב-ראש, תודה רבה, כנסת נכבדה, היום בוועדת הכספים אני חושב שציינו פרק חשוב בתהליך של חוק הריכוזיות, ואני גאה לעבוד עם חברי מהקואליציה ומהאופוזיציה במעשה החשוב הזה. מה שלא הצלחנו לעשות אתמול זה איזושהי אמירה מתוך ועדת הכספים לגבי אי-העלאת המע"מ מ-17% ל-18%. על זה אני מצטער. למושג ח"י יש ביהדות משמעות חיובית. מנורת המקדש הייתה בגובה ח"י טפחים, תפילת העמידה היא שמונה-עשרה, אבל רק אצל לפיד וחבריו אפשר לקחת את המושג הזה ולהפוך אותו למשהו שלילי, ח"י מע"מ. זה הח"י היחיד שמוסיפים והוא לא סגולה למזל, לא הגנה ולא שמירה. זהו ח"י שגוזר על משפחות חיים קשים יותר. ח"י שהוא נטל על כתפיהם של מי שרוב הכנסתם מוקדשת למזון ולהלבשה ולמוצרים בסיסיים. זה הח"י על המת, על מי שכבר אין לו חמצן, על מי שנחנק. ח"י מע"מ, לזה בעברית קוראים סתירה. פשוט סתירה וחוסר צדק. תודה לחבר הכנסת אראל מרגלית. חבר הכנסת מרגי, ואחריו, חברת הכנסת עליזה לביא. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתמול בבוקר התראיין המשורר והזמר, המלחין והיוצר מר אביהו מדינה בתוכניתו של ניב רסקין ב"גלי צה"ל" לקראת שידור מופע שנערך לכבודו ב"משכן לאמנויות הבמה" באשדוד. הריאיון תפס כותרות בגלל ביקורתו הנחרצת של אביהו מדינה על הגדרתו כגדול היוצרים המזרחיים. אביהו מדינה הטיח במראיין: זה עלבון. אני לא פחות ישראלי מכל אחד מכם. מאיפה לקחתם את החוצפה לכנות אותי "מזרחי" ולא "ישראלי"? אביהו מדינה שואל את ניב רסקין: למה אתה לא קורא למוזיקה השנייה "מוזיקה מערבית"? אומר אביהו מדינה לניב: אתם לא רואים בנו חלק מהתרבות של עם ישראל באופן טבעי. אתם רוצים לסגור אותנו בגטו שנקרא "מזרחית", כדי שלא נהיה שותפים אמיתיים שלכם. הדברים כמובן עוררו סערה ודיון. אומר מדינה בכנות, קבל עם ועדה: אנחנו עם אחד, שאחד לא סובל את השני. ואני אומר לכם, רבותי: זה לא שד עדתי, אל תפחדו. זאת אמת כואבת, שהגיע הזמן שהיא תיעלם מהעולם. זו משנה סדורה, שמובלעת בתוך הגדרות, תוויות,

ומה בסך הכול הוא ביקש, אביהו מדינה? להיקרא ישראלי. ומה לעשות, האמת כואבת. ולהזכירכם, 65 שנה אנו בכור ההיתוך הישראלי, וכדרכי בקודש, אני אשאיר שאלה באוויר ביום שלישי: האם הכור הצליח או לא? תודה לחבר הכנסת יעקב מרגי. חברת הכנסת עליזה לביא, ואחריה, חבר הכנסת אייכלר. אביהו מדינה, מגדולי, בישראל. מגדולי המלחינים ומגדולי היוצרים. תודה. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי, בימים אלה אנו נמצאים בעיצומו של תהליך היסטורי שמטרתו להוביל לשילוב החברה החרדית בנשיאה בנטל בכלל ובגיוס לצה"ל בפרט. ככל שהתהליך קורם עור וגידים כך ההתנגדות אליו בחברה החרדית הולכת וגוברת. מנהיגי הציבור החרדי מבטאים ומתבטאים בחריפות נגד הגיוס, ולהתבטאויות הללו יש השלכות רבות בשטח ובמרחב הישראלי, וכמובן החרדי. שני חיילים חרדים הותקפו לאחר שצעדו במדים סמוך לכיכר-השבת בירושלים. אחרים מגורשים מבתי-הכנסת בבושת פנים. לא נוהגים להזמין אותם למניין. בשבוע שעבר,

צה"ל מחליט לבטל טקס השבעה של טירוני גדוד הנח"ל החרדי עקב החשש מהתפרעות של מפגינים חרדים. לאחר הביקורת שנשמעה התקיים הטקס, טקס ההשבעה, תחת אבטחה. לא ייתכן שהמדינה מאפשרת לפלגים קיצוניים להכתיב את סדר-היום ולהיכנע לתופעות אלימות. המתגייסים החרדים נתקלים בקשיים רבים גם ככה, ועל המדינה לעשות ככל שביכולתה על מנת להגן עליהם ועל משפחותיהם ולאפשר להם לעבור את התהליך בצורה רכה ככל שניתן. החרדים שמתגייסים בימים אלו הם אמיצים ביותר, והאתגר שלהם ושלנו הוא כפול. לצד ההתמודדות עם תהליך הגיוס, הלא-פשוט עבורם מבחינה תרבותית, הם נאלצים להתמודד גם עם ביקורת קשה מבית, וככל שהם תורמים יותר ומצליחים לאחר מכן להשתלב בשוק העבודה ובחברה הישראלית, כך הביקורת עליהם גוברת. עלינו להקדיש תשומת לב מיוחדת גם לנשות המתגייסים, שנשארות לבד בבית בקהילות החרדיות, ונאלצות להתמודד עם התקפות קשות שמגיעות בזמן שבני-הזוג שלהן נמצאים בצבא.

תודה לחברת הכנסת עליזה לביא. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת עמרם מצנע. אדוני היושב-ראש, אני לא רציתי לדבר על נושא הגיוס, אבל אני זוכר, בזמן גוש-קטיף הכינו העיתונאים דעת קהל שהמתנחלים צוברים נשק כדי לירות בחיילים ולהתנגד התנגדות אלימה, ולהרוג ולחולל מלחמת אזרחים, כדי לאפשר הריסת בתים של 10,000 משפחות שהוצאו מבתיהן. וזה הצליח. אף אחד לא התכוון לירות מצד המתנחלים, והם הוכיחו איפוק לא רגיל, איפוק שהשלטון לא הוכיח. גם סיפור העלילה שהעלילה עכשיו הגברת לביא, כשהיא מצטטת את התקשורת כאילו חרדים עמדו להפגין, לירוק, להרביץ לאנשים בגבעת-התחמושת, הייתה עלילה שלא הייתה ולא נבראה. ההוכחה הגדולה ביותר, שהאירוע התקיים ולא היה מפגין אחד שהגיע. שמעתי גם שגם בקרב החיילים לא היה חרדי אחד,

עכשיו, אדוני היושב-ראש, אני רוצה, את מה שרציתי לדבר. עכשיו אני מתחיל את הדקה. הביאו לי סרטון מחדשות ערוץ 2 שבו נראה שוטר ברחוב אלישע,

תוקף את עמנואל ביטון,

תושב בני-ברק, עם חולצה אדומה, שקיבל דוח תנועה. הוא חזר לאוטו והשוטר חוזר לניידת, מסתובב ומתיז גז מדמיע על גבו של האזרח.

הנהג החל לדמוע, וההמשך, אני לא רוצה לקחת מזמנכם. רבותי, בעיני זה חלק מההסתה שנובעת מהצורך של שר האוצר להטיל מע"מ ביום ראשון, ושכל העיתונאים, אין עיתונאי אחד בסדום שמזכיר לציבור, אולי יש כן ואני מבקש את סליחתו, שהנושא עכשיו זה הטלת מע"מ על כל עם ישראל ולא הסחריר של לפיד. אסיים במה שכתוב בפרקי אבות: "הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו".

אחרי הסיפור עם הנהג בבני-ברק, עלה בדעתי רעיון: אלמלא מוראה של מלכות, שהמלכות תפחד להיות אלימה כלפי האזרחים, שתהיה מוראת הציבור על המלכות, "איש את רעהו חיים בלעו".

תודה לחבר הכנסת אייכלר. אני רק מזכיר לכולנו שהתקנון לא מבקש שני נאומים בני דקה באותו יום שלישי, אלא רצוי להיצמד לדקה בנאום אחד. חבר הכנסת עמרם מצנע,

חברת הכנסת מיכל רוזין. אני דווקא חושב שצריך לנצל את הדקה לספר דברים חיוביים, כי להתנצח יש לנו כל כך הרבה הזדמנויות, גם כאן וגם בוועדות. כהרגלי, אני רוצה לספר לכם על מועדון כדורגל שנקרא מועדון "נווה-יוסף" לא "הפועל", לא "מכבי", לא "בית"ר" שמקבץ סביבו ילדים ונערים שמתחרים בליגות הנוער והילדים. המועדון הזה קיים 32 שנה בנווה-יוסף בחיפה. במסגרת המועדון משחקים ילדים ערבים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, יהודים, יהודים שבאו מכל קצוות תבל, כולל אתיופים, כולל כמובן רוסים. הם משחקים. לא מקבלים ילדים שלא לומדים כמו שצריך בבית-הספר. יש שם משמעת. נכחתי השבוע במסיבת סיום השנה שלהם. אני רוצה לומר לכם: לראות את הילדים האלה, את הנערים, דרך אגב, אחד מהם הגיע היום להיות מאמן קריית-שמונה, עם ההישגים של קריית-שמונה. אז הנה לכם באמת סיפור מאוד חיובי, 32 שנה.

תודה לחבר הכנסת עמרם מצנע. חברת הכנסת מיכל רוזין. אני גם מודיע שרשימת הדוברים להיום סגורה. אחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת נחמן שי. בבקשה, גברתי. 500 עובדי "הוט" קיבלו היום אולטימטום והם שבתו ומחו ושניים מהם נעצרו. אני רוצה לקרוא כמה מילים ממכתב פתוח של עומר אשכנזי, עובד ב"הוט", שהוא חלק מהתארגנות העובדים. למי שלא יודע, 24 שעות לפני ההתארגנות של העובדים שם החליטה "הוט" להאיץ את החלטתה להעביר לקבלן חיצוני את כל שירותי החברה. כך כותב עומר: בימים האחרונים מתנהל מאבק קיומי על זכויות אדם וזכויות העובד בישראל. אני מדבר על המאבק של עובדי "הוט", שאני נמנה עמהם, על הזכות להתארגן ולמנוע מעבר לחברות מיקור-חוץ וקבלן. המאבק הזה שלנו הוא מאבק על זכויותינו כעובדים וכבני-אדם כאחד. יחס החברה שאנו מקבלים לאחרונה הנו מחפיר. אנו נמצאים בעלטה תעסוקתית. מדובר בעובדים צעירים ומבוגרים כאחד, סטודנטים ואימהות שחלקן חד-הוריות, העובדות קשה במתן שירות על מנת להכניס משכורת המהווה מחצית מהשכר הממוצע במשק. לצורך הדוגמה, מנכ"ל "הוט" מכניס, זאת על-פי דיווחי החברה, בחודש שכר ממוצע של עובד חברה במשך חמש שנים. איפה ההתייעלות המדוברת? מאבקנו עומד בפני קושי עצום כאשר 24 שעות לאחר הכרזת ההתארגנות ויציאתה אל האור, קמה החברה ובהליך בזק החליטה להאיץ את החלטה להעביר לקבלן את כל שירותיה. אני קוראת מפה לראשי "הוט" לשבת עם ועד העובדים, עם נציגיו, ולהגיע להסכם הוגן.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. חבר הכנסת שמעון אוחיון,

חברת הכנסת סתיו שפיר. אם לא הובנתי כהלכה, יש עוד כמה דוברים. ראיתי אי-נחת של כמה חברי כנסת, הם רשומים. אחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת נחמן שי. אין נרשמים חדשים. בבקשה, חבר הכנסת אוחיון.

כמי שעומד בראש השדולה לקידום מעמד המורה וההוראה, אני רוצה להביע דאגה מדוח מבקר המדינה שפורסם בימים אלה לגבי הכשרת מורים ומעמדם. בדוח מצביע המבקר על הממצא שרק 34% מהמורים למתמטיקה בישראל הם בעלי הכשרה אקדמית במקצוע. זוהי בעיה חמורה, העלולה להחמיר בשנים הקרובות, כאשר המורים מקרב העולים מחבר המדינות יפרשו לגמלאות ומורים חדשים כמעט אין. רק שינוי דרסטי בסדר העדיפויות וההשקעות והתגמול בעידוד מקצוע ההוראה יפתחו לנו אופק חדש בהצטרפותם של תלמידים מוכשרים וחזקים אל ההוראה. השבוע התקנאתי במשלחת מטיבט שביקרה בכנסת וכללה אנשי חינוך, והם התגאו בכך שהמורים והמחנכים אצלם מדורגים במקום השני לאחר מנהיגיהם. הם זוכים לא רק לשכר גבוה אלא לכבוד ולהוקרה למקצוע המורה והמחנך.

תודה לחבר הכנסת שמעון אוחיון. חברת הכנסת סתיו שפיר, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת מיכל בירן. ערב טוב. התקציב החדש מבקש להעלות, בין היתר, גם את המס על משפרי הדיור. היום יש לגבי זה לבטים. המס הזה אומר שזוג שגר בדירת סטודיו,

נולד לו ילד או שנולדים לו שני ילדים והוא רוצה לעבור לדירה גדולה יותר, יצטרך לשלם עשרות אלפי שקלים מס. איך התהליך הזה נקבע? בואו נחשוב לרגע. חשבתי: מה הייתה התועלת? מה הייתה התועלת לשוק הדיור? מה הייתה התועלת לאזרחי ישראל? אז שמעתי לפני שבוע ציטוט,

ממנהל אגף מיסוי המקרקעין ברשות המסים.

אמר: פקיד אוצר התקשר אלי ושאל כמה דירות מוחלפות יש. אמרתי: 30,000, אז הוא הכפיל ב-3.5% שהוא יגבה כמס רכישה, וכך הוא פתר עוד מיליארד שקלים בבור התקציבי. כך מקבלים החלטות, לא מה יעזור לשוק הדיור, לא מה יחזק את אזרחי ישראל,

כי צריך לסגור בורות. אותו דבר לגבי המע"מ. הרי כולם יודעים שהעלאת המע"מ היא העלאה לא הוגנת לאזרחי ישראל. כולם יודעים שזה לא הגיוני להעלות את המס על אנשים שמרוויחים 4,000 שקלים או 3,000 שקלים או 5,000

על כל דבר לקום ולהיאבק באותם כוחות שקיימים מנגד, עליהם קל להנחית גם את המכה הזאת. תודה לחברת הכנסת שפיר. חברת הכנסת מיכל בירן,

אחריה, חבר הכנסת עיסאווי

בנצרת המצב הוא לא הגרוע ביותר.

כשאזרחי ישראל נדרשו להתפנות למקלטים בזמן תרגיל העורף, לערבים היה פטור. סוף-סוף קיבלנו פטור, פטור מלרוץ למקלטים, כי אין לאן לרוץ. אין מקלטים, אין מרחבים מוגנים, אין כלום. אולי בממשלה או בפיקוד העורף חושבים שהערבים חסינים מפני טילים, אולי הם חושבים שהטילים ידעו להבדיל בין ערבים ליהודים, אולי פשוט לא, להם. אני קורא לשר החדש להגנת העורף, השר גלעד ארדן, תהיה הכחלון של הגנת העורף. תזכיר לאנשי משרדך שיש כאן גם אזרחים ערבים שזקוקים להגנת המדינה.

תודה לחבר הכנסת פריג'. חבר הכנסת איציק שמולי,

חבר הכנסת אלעזר שטרן. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כנסת נכבדה, גם אני כמובן מצטרף לחברי לסיעה ומוחה כנגד ההעלאה של שיעור המע"מ, העלאה שתפגע בעיקר בשכבות החלשות בישראל. אבל לא פחות מכך אני מתקומם נגד האטימות. שבוע אחר שבוע אני וגם חברי עומדים כאן או על הדוכן ומציעים הצעות טובות לשר האוצר ולסגן שר האוצר. הצענו למשל לבחון ברצינות את העלאת שיעור המע"מ באופן דיפרנציאלי. האם החלופה הזאת נבחנה? ודאי שלא, ואני יודע שיש קולות, גם בתוך הקואליציה וגם בתוך הממשלה, שתומכים לפחות בבחינה של הדבר הזה. שבוע אחר שבוע אני מציע לשר האוצר, שואל אותו שאלה פשוטה, אני רוצה לדעת: תוך שנתיים, בכמה יעלה או יגדל מספר העניים במדינת ישראל? אם עשית דיונים רציניים, בטח יש לכם תשובה לשאלות האלה. למה לא מדברים, מתחמקים מהשאלה, מההצעה לקבוע יעדים חברתיים בחקיקה? אז העלאת המע"מ היא בוודאי מקוממת, אבל התהליך עצמו, שמלמד על אטימות וזחיחות, הוא לא פחות ממקומם, ואני מקווה שחברתי חברת הכנסת עדי קול, שהיא הנציגה היחידה של הסיעה כרגע, תוכל להעביר את המסר הזה הלאה.

תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. חבר הכנסת אלעזר שטרן. אני מנצל את ההזדמנות לברך משלחת של מפקדי משטרה ושריפים ממדינת ג'ורג'יה אשר בארצות-הברית. מארח אותם, אני מבין, חברנו חבר הכנסת צור. אנחנו מקבלים אותם בברכת ברוכים הבאים לכנסת, Welcome to the Knesset.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי.

שלוש נקודות בתוך הדקה, שתיים מהן קשורות לאזור שדיבר עליו חבר הכנסת פריג'. פיקוד העורף, את החידה? כן, אני אגיד לך מה התשובה: לפחות תתגייסו לפיקוד העורף. אני מבטיח לך שכל אותם אנשים בלי מקלטים, אם הם יבקשו לא להיות בגולני, בפיקוד העורף,

אני יודע שבנצרת יש גם חיילים, סליחה רגע, נו. בנאים שיבנו את המקלטים. סליחה.

להיות חיילים כמו הילדים שלנו, רק בפיקוד העורף, בשביל להגן על תושבי נצרת. אז אתה, בואו נתחיל, בואו נתחיל מזה. אם נצרת מאוימת, אם כבר, חבר הכנסת אלעזר שטרן, מפקדי המשטרה מג'ורג'יה יוצאים, אז מה, כבר אין מי שישליט כאן סדר? מה קרה?

יש עדיין כמה ניצבים,

אז אני,

יורד לי מהזמן. אבל אני אומר באמת, אני חושב שזאת דוגמה לתחילה של סוג של יותר שיתוף פעולה. אני יודע שבנצרת יש גם לוחמים. תודה. הנקודה השנייה, שקשורה גם היא לנצרת: אדוני היושב-ראש, לפני שבוע, גם עמיתי באסל, ואני הצטרפתי לדעתו, על 230 מורים לנהיגה בנצרת ונצרת-עילית שמושבתים. לצערי הם עדיין מושבתים ולא נעשה מזה כלום. והנקודה השלישית והאחרונה: עמיתי באופוזיציה שמעלים את נושא המע"מ ומתארים את הייסורים שלנו, חברי הקואליציה, צודקים. אנחנו רק יכולים להבטיח להם שאנחנו באמת חושבים שלא הייתה ברירה אלא לעשות את זה עכשיו, ואנחנו נפעל גם בתוך ועדת הכספים כדי למזער את הפגיעה בשכבות החלשות.

תודה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, ולאחר מכן נעבור לנושא הבא. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פ' אני משתמש רק באות הראשונה של השם, עובדת במוסד ציבורי. היא ראתה אותי בשבוע שעבר כשבאתי אליה והיא ביקשה ממני לעצור אותו. אמרתי לה: את מי? היא אמרה: את שר האוצר. שאלתי אותה למה, והיא אמרה: תראה, אני ובעלי ביחד, שנינו עובדים עבודה מלאה, שנינו משתכרים 13,000 שקל. יש לי קביעות וגם לו יש קביעות, אבל שנינו עשויים להיות מפוטרים בזמן הקרוב. יש לי ארבעה ילדים, היא אמרה, שני חיילים ושני צעירים מאוד. זהו, משפחה ישראלית. רכב, איכשהו עוזרים לה. תעצרו אותו,

כי אני לא יודעת איך אני אחיה פה. אני עובדת,

אנחנו משקיעים את כל חיינו בארץ הזאת ואנחנו לא יכולים יותר. ונזכרתי בפ' אני לא יכול לנקוב בשמה, כי ראיתי היום את ההחלטה על העלאת המע"מ. העלאת המע"מ תפגע בפ' ותפגע בהרבה אחרים. סוף-סוף הביטוח הלאומי אמר היום את דברו וחשוב מאוד להאזין, כי הרבה שנים הביטוח הלאומי היה הקופה הרושמת של משרד האוצר. וכשאומר מנכ"ל הביטוח הלאומי, שפגש אותנו בשדולה למען הגמלאים בשבוע שעבר, דברים מאוד חזקים בעניין הזה, הוא מתנגד להעלאה הגורפת של המסים, הוא רואה את הפגיעה הכוללת. ומעל הכול, הוא אומר שאנחנו מייצרים במו ידינו עוד 35,000 ילדים מתחת לקו העוני, אדוני היושב-ראש. 35,000 ילדים. לא יכול להיות שנהיה אטומים כל כך. חייב לבוא פה שינוי. אני לא יודע אם נעצור אותו, את שר האוצר, אבל צריכים לעצור את ההחלטות האלה. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. עד כאן נאומים בני דקה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא: ציון יום המודעות הבין-לאומי לפיברומיאלגיה. יש לנו כמה דוברים בנושא הזה, הצעות לסדר-היום מס' 381, 396, 433 ו-465.

ביוזמתו של חברנו חבר הכנסת ד"ר עפו אגבאריה, אנחנו מציינים היום את יום המודעות הבין-לאומי לפיברומיאלגיה, או בשמה העברי דאבת השרירים. דאבת השרירים הנה מחלה מסתורית למדי אשר גורמת סבל רב, הן נפשי והן פיזי, לחולים בה. היא גם מחלה מתסכלת מאוד, מהסיבה הפשוטה שאין לה תסמינים הנראים לעין הבוחנת, ועדיין לא נמצא לה מזור בדמות טיפול תרופתי. אם לא די בכך, לרוב הרופאים קשה מאוד לאבחן אותה, מה שמביא להתרוצצויות חוזרות ונשנות של החולים מרופא לרופא. מטרת יום המודעות היא לעודד אנשים לתרום, לקדם, להשתתף במחקרים ולחנך אחרים שיכירו גם הם את המחלה ואת תסמיניה. כמחוקקים חשוב שנכיר את המחלה, שפוגעת בכ-4% מן האוכלוסייה שלנו, רובם נשים, הסובלות מכאב כרוני ונותרות ללא מענה. חשוב שנדע שהרבה מאוד מהתרופות והטיפולים הניתנים לחולים אינם נמצאים עדיין בסל הבריאות וכי המוסד לביטוח לאומי עדיין לא פיתח קריטריונים ברורים לקביעת נכות כתוצאה ממחלה זו, דבר שגורם לחולים גם נזק כלכלי רב, עד כדי מפולת כלכלית במקרים קיצוניים. כנבחרי ציבור יש לנו אחריות לדאגה לציבור המוחלש הזה, פיזית ונפשית, ואני מקווה כי בתקופה הקרובה מצבם יוטב, בעיקר בעקבות עיסוק אינטנסיבי של חברי הכנסת בבעיה זו. אני מזמין את יוזם הדיון, חבר הכנסת עפו אגבאריה, הוא יהיה ראשון הדוברים.

חבר הכנסת אברהם מיכאלי, ואחריו, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. ישיב לכולם שר הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת מאיר כהן. אני מקווה שגם חיש מהר,

הוא הגיע בדיוק לדיון הזה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אולי באמת זו ההזדמנות להגיד לכבוד היושב-ראש שהבעיה הזאת, אין מי שהיה מוכן להרים את הכפפה ולדון במחלה הנדירה ובסדרה של מחלות נדירות, שלא נדונות בכנסת או בוועדות נוספות, ואני לא חבר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בקדנציה הזאת וזה דבר מאוד מצער משני היבטים. ההיבט הראשון הוא שאולי אני האיש המקצועי שצריך להיות בוועדה הזאת, בהיותי רופא. הדבר השני הוא שהאוכלוסייה הערבית אינה מיוצגת בוועדה הזו עם אף נציג, והאוכלוסייה הזאת לדעתי היא אולי האוכלוסייה היותר-נזקקת להיות חברה בוועדה הזו. לכן מצאתי את ההזדמנות אולי לפנות לכבוד היושב-ראש כדי אולי לטפל בעניין, בתוצאה חיובית לדבר הזה. לענייננו,

אני רוצה להודות לחברי חברי הכנסת שהצטרפו אלי להצעה לסדר-היום, ואני רוצה להודות לאלה שהביאו לידיעתי את העניין של הפיברומיאלגיה שזה שמוליק, העובד של בית-החולים, בית-חולים.

זו מחלת המקצוע, העובד של בית-המחוקקים, יושבת-ראש השדולה שרון וד"ר קובי אבלין, שבכבוד רב הוא הציג בפני את הבעיה הזו. אני מודה ומתוודה שאני עברתי 35 שנה כרופא, ורק בשמונה או בתשע השנים האחרונות נודע לי על המחלה הזו. תולדות המחלה הזו: תשישות יתר,

אנשים שיוצאים ממעגל העבודה בגלל תסמונת מאוד מאוד קשה. יש מילה מאוד טובה ברוסית, אבל אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית: "מדאמגניה". אני לא יודע איך לתרגם. תשישות, כנראה. תשישות. אני לא יודע אם זה תשישות בדיוק.

אבל זו המילה שבאמת מאוד מתאימה לזה. אדוני למד רפואה ברוסיה? כפי שאתה הבנת. אם אנחנו ניקח בחשבון שכאשר החולים האלה מגיעים, לא ניוון? לא לא, זה לא ניוון. זו מין מחלה שפוגעת ברקמת חיבור שמחוברת לרקמת שריר. רקמת חיבור יש בכל הגוף. אז היא יכולה לפגוע בכל רקמת חיבור בכל הגוף. כך שדבר כזה יכול לעשות סימנים שונים ומשונים. אבל העיקר הוא שהיות שברפואה עוד לא גילו בדיוק את הסימנים שאנחנו יכולים לקבוע אותם, לא ברנטגן, לא באולטרה-סאונד ולא בדברים אחרים, קשה להגיד בדיוק מה זה. האנשים האלה עוברים ממש מאוד קשה את המחלות האלה., קודם כול, לשכנע את המשפחה שהם חולים ולא מתחזים, לשכנע את הסביבה, את החברה, את הרופא. כי אין מספיק מודעות אפילו אצל הרופאים למחלה הזאת. אם אני כבר הודיתי, אם אני עבדתי 35 שנה ורק בעשר השנים האחרונות ידעתי מה זה או התחלתי לדעת ולהתעניין מה זה, אז אני חושב שיש עדיין הרבה רופאים שלא יודעים. איפה הבעיה מתחילה? כאשר האנשים האלה נפלטים ממעגל העבודה. הם לא יכולים להמשיך לעבוד, ועדיין הביטוח הלאומי לא מכיר בהם. אם הרפואה לא כל כך מכירה אותם טוב, אז הביטוח הלאומי על אחת כמה וכמה לא מכיר בהם ולא הכיר בהם, ופה נהיית נקודת התורפה של האנשים האלה, כאשר הם לא יכולים להוכיח לביטוח הלאומי שהם לא יכולים לעבוד, ואם זה לא שחור על גבי לבן בכל הסעיפים שכתובים רק על הנייר, כאשר הוועדות הרפואיות, שאנחנו כבר כל כך הרבה שנים מבקשים אולי לשפר אותן, שיהיו יותר מקצועיים ויהיו פחות חשדניים, ויהיו פחות פקידי מס הכנסה, שיסתכלו על אנשים, שיסתכלו לא רק על הנייר אלא גם על החולה. והדברים האלה אמורים קצת להשתנות. לכן ראינו לנכון להעלות את העניין הזה ולהביא למודעות האנשים. אני בטוח שחוץ מכ-1,600 חברי העמותה, שעכשיו הם רשומים בעמותה הזאת, אנשים שהתאכזר אליהם הגורל וקשה להם להוכיח זאת, התאכזר אליהם הגורל והם לא מוכרים כאנשים שהם חולים. הם חולים, ועדיין אין לנו את הטיפול הספציפי למחלה הזו. ואז הרופאים צריכים לנסות ולהביא כל מיני תרופות כדי להקל עליהם, ואין תרופה שיכולה להקל בצורה טובה בלי שיהיו לה תופעות לוואי. ואז פה הקונפליקט. לכן האנשים, זה כמו תרופות פסיכיאטריות, תרופות הרגעה. אבל יש גם פן אחר חוץ מהתרופות. הרי אם זו מחלה כל כך מורכבת, והיא כל כך אבסטרקטית, יותר ממה שהיא מוחשית, אז יש טיפולים אחרים, כמו טיפול אלטרנטיבי, כמו טיפול בהידרותרפיה, כמו טיפול אולי פסיכולוגי. הטיפולים האלה לא מוכרים על-ידי הקופות, לא מוכרים על-ידי משרד הבריאות, ולא נכנסים, חלק מהתרופות וחלק גדול מהטיפולים האלה לא נכנסים לסל התרופות או לסל הבריאות כדי לכסות על ההוצאות של האנשים. האנשים האלה, כאשר הם כבר לא יכולים להשתכר, גם ההכנסה שלהם פוחתת, ההכנסה פוחתת, וגם ההוצאות גדלות. אז הם מתחילים לשלם עבור טיפולים פרטיים, עבור טיפולים אלטרנטיביים, הרבה יותר. אז איך יוצאים מהבעיה הזו? קודם כול, אני חושב שצריך את המודעות הזו להעביר אולי יותר גם בחוגים הרפואיים ולא רק בציבור הכללי, גם במרפאות, גם במשרד הבריאות, שיהיה יותר מודע לזה. דבר נוסף, גם הביטוח הלאומי. זה תמיד הקונפליקט עם הביטוח הלאומי. אני כבר כמה פעמים מעל הדוכן הזה ביקשתי גם משרת הבריאות, שחבל שהיא לא נמצאת פה: יש הרבה עדכונים שיש לעשות בדף הנכויות או בספר הנכויות של הביטוח הלאומי, שלא התעדכן מ-1956 ועד היום. הרפואה כל כך התקדמה. אם המחלה הזאת, רק בעשור האחרון או בשני העשורים אחרונים התחילו לגלות אותה והתחילו לטפל בה, והיא עדיין לא מופיעה בסעיפים האלה של תקנות הביטוח הלאומי, אז הגיע הזמן שתהיה ועדה שתבדוק את העניינים האלה. אני גם הבאתי לדוגמה לא מזמן את עניין הילדים שחולים במחלות דם מסוימות, שזה תלסמיה, או שאין להם מספיק דם או מחלות אנמיה. האנשים האלה בשנים עברו היו חיים תקופה קצרה, עד 20 שנה,

הילדים מקבלים נכות ודברים כאלה.

נולדים אתה, כן. זו מחלה מולדת. עם התקדמות הרפואה ועם ההתקדמות בכלל של הבריאות, התחילו האנשים לחיות קצת יותר, כי מקבלים טיפולים יותר טובים, מקבלים איזושהי עזרה יותר טובה.

לא הכול ורוד ולא הכול יפה. אז הצד השני של זה שהאריכו את תוחלת החיים של האנשים האלה הוא שהם התחילו להיות יותר זקוקים לעזרה, כמו מרותקים לכיסאות גלגלים. אנשים כאלה מרותקים לכיסא גלגלים, כבוד השר, ולא מכירים בהם בתקנות הביטוח הלאומי לניידות. אתה מבין? לא מוכר. הם לא מתאימים לסעיף של הניידות, מי שמגיעה להם השתתפות של הביטוח הלאומי בניידות שלהם. אז כל הסוגיות האלה, אני הייתי מקווה שגם כבודך, גם המשרד שאתה אחראי עליו וגם משרד הבריאות, שנעשה משהו לטובת העניין הזה. ואולי הוועדה שהייתה אמורה לקום, ואני לא יודע באיזה שלב היא נמצאת, כדי לבדוק מחדש את נושא אחוזי הנכות, אולי היא באמת תקום ותעשה את העבודה שלה.

תודה ליוזם הדיון, חבר הכנסת עפו אגבאריה. הדוברת הבאה תהיה חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, ואחריה, חבר הכנסת אברהם מיכאלי. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי, אני מחזקת את קריאתו של חברי ד"ר עפו אגבאריה לנחיצות של זה שתהיה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, כמי שבאה מהתחום הזה אני מרגישה שלא יזיק לנו עוד קול של העולם הרפואי כשאנחנו דנים בנושאים הרלוונטיים. חברת הכנסת מועלם, לא נעים לי להפסיק אותך אבל זה לא מעניינה של המליאה. לכן לא התייחסתי, אוקיי. אבל אני חייב לומר לחבר הכנסת עפו אגבאריה שאני, יחד עם חברי הטובים, יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת לוין ומרכז האופוזיציה חבר הכנסת הרצוג, עובדים על הפתרון בעניין הזה שהעלית, ומי יודע, אולי גם יש לנו איזשהו כיוון לפתרון, כי הבקשה הגיעה גם מכיוון הוועדה, מיושב-ראש הוועדה. כנראה מורגש הצורך, זה לא סוגיה של כבוד פרסונלי,

אז אנחנו מנסים למצוא פתרון לעניין הזה.

בבקשה, גברתי תמשיך. תודה, אדוני היושב-ראש. זו בשורה מצוינת. זה חשוב מאוד מה שאמרת.

לעניין של שיבוץ חבר הכנסת שהוא כרגע גם חבר הכנסת היחיד,

שהוא רופא, בשורות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. היו לנו שם שלושה רופאים, ועכשיו נותרנו ללא רופא בשורות הוועדה. בבקשה, גברתי.

האם יש רופא בטיסה? אין במקרה הזה. חברי וחברותי, רבים מיושבי הבית הזה בכלל לא מכירים את המילה או לא הכירו אותה עד שאדוני לא התחיל לדבר על זה, בכלל לא הכירו את המילה פיברומיאלגיה. ואנחנו לא צריכים להכיר רק את המילה, צריך להכיר בעיקר את האנשים, להכיר אותם, להכיר בהם, ובעיקר לראות אותם. פיברומיאלגיה היא כאב כרוני מפושט. תחשבו על כאב שהוא לא מקומי והוא גם לא עובר, כאב שעובר דרך מערכת העצבים המרכזית של הגוף שלנו ופוגע בחולים שלוקים בתסמונת בצורה משמעותית. חוץ מכאבים בלתי נסבלים יש עייפות כרונית, יש הפרעות בריכוז וירידה משמעותית ביותר באיכות החיים. חלקם הגדול של החולים חווים דיכאונות רבים וחרדה, דבר שלא מוסיף למצבם. 2.5% מאוכלוסיית ישראל חולים בתסמונת שפשוט הורסת את החיים, לאט-לאט, של 2.5%. 2.5% אולי זה נשמע מעט. מדובר בחייהם של אנשים רבים, ומתוך אותם 2.5%, 95% מהסובלים הם נשים, נשים בגיל הפוריות, נשים בגיל העבודה. זאת מחלה שלפעמים גם מכונה, או הייתה מכונה, "מחלת היאפים", שמתאפיינת בזה שלוקים בה אנשים שעובדים קשה, אולי קשה מדי. בנוסף, היא מאוד מאפיינת אנשים שחווים מצבים של חרדה וטראומה, מצבי מלחמה. במדינת ישראל 10% מתושבי שדרות ואופקים אובחנו כלוקים בתסמונת. אני מניחה שאם יבדקו את תושבי אשקלון, אשדוד ועוטף-עזה, האחוזים רק יגדלו. כתוצאה מירידה בתפקוד וביכולת העבודה של החולים האלה, עולה הצורך בקבלת עזרה ועולה התלות בקצבאות של הביטוח הלאומי. בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על אנשים. לא על מספרים, לא על אחוזים, לא על תסמונות אלא על אנשים, אנשים שאנחנו חייבים לשפר את איכות החיים שלהם. תהליך העזרה שלנו לחולות ולחולים האלה הוא מדורג והוא חייב לשלב תחומים, גישה משולבת ומגוונת. ההתחלה, כרגיל, חייבת להיות בחינוך, בחינוך ובהעלאת המודעות למחלה, חינוך של הצוות המטפל שיזהה נכון, שיאבחן נכון, להטמיע שיטות טיפול נכונות ומגוונות. אנחנו חייבים לשמר את החולים האלה במסגרת התעסוקתית. כל השלבים האלה יחסכו בזבוז משאבים במערכת הבריאות ובמערכות נוספות. אנחנו חייבים גם לחנך את האוכלוסייה הכללית ולהגדיל את המודעות למחלה הזאת כדי להעלות גם את העזרה ההדדית שאפשר להגיש לחולים האלה, ובעיקר, להפחית את התופעות של הזלזול והאי-אמון, שמביאות לפיטורים ולאפליה, שבחלקה היא מגדרית, של הנשים שסובלות מהתסמונת הזאת. הגברת המודעות היא הדרך למנוע את התפשטות התסמונת. אנחנו חייבים, ואני מפנה את זה, כמו חברי, לשרת הבריאות, לפעול להכנסה של תרופות ייעודיות לסל הבריאות. הכנסת התרופות האלה תמנע שימוש לא מושכל ולא מתאים בתרופות אחרות נגד כאבים. אנחנו חייבים להגביר את האפשרות לטיפולים יעילים שהם לא תרופתיים, כמו שציין ד"ר אגבאריה, טיפולים אלטרנטיביים, הידרותרפיה, מי שעוסק בזה יודע את המגוון. ובסוף, אנחנו חייבים להתכנס לכיוון של מחקר קליני אמיתי שלא יהיה תלוי בחברות מסחריות אלא יבוא מתוך המערכת הממשלתית, מתוך משרד הבריאות. וכרגיל, אני אסיים בברכה שהיא נכונה תמיד כשעוסקים בנושא הזה: העיקר הבריאות. תודה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בבקשה, אדוני. לאחר מכן נשמע את תשובתו של חברנו, שר הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, גברתי השרה גם נמצאת פה. אדוני היושב-ראש, תודה לך באמת על העלאת נושא שמצד אחד מישהו יכול לחשוב

חסרות לנו מחלות, חסרות לנו בעיות רפואיות, שלצערנו לא המדע, לא הרפואה ולא הרופאים לא מצליחים לפענח אותן?

המחלה הזאת שמדברים עליה מתחברת לאותה מחלה שנייה שקיבלת לגביה נייר של העמותה, והם בעצם מחברים לזה את המחלה השנייה, שקוראים לה "מחלת היאפים". לצערנו, על הסוגיה של "מחלת היאפים" דווקא מדברים בתקשורת כבר כמה שנים טובות, והתופעה היא תופעה יותר מוכרת כנראה לאוכלוסייה שסובלת מכך, ואז גם הרופאים נאלצים איכשהו להתייחס לזה.

אני חושב, אדוני היושב-ראש, שהעלאת סוגיה מן הסוג של שתי המחלות שאנחנו כרגע מדברים עליהן ביחד, איך אפשר היום, בכלים המצומצמים שיש לנו, גם מבחינת מחקר ופיתוח, מבחינת לפתח נושאים, בעצם אנחנו משחקים פה בפיקוח נפש, משחקים פה לא רק בנוחות של בני-אדם. אנחנו מדברים פה על מחלות שבעצם בסוף משתקות אנשים. אותו אחוז, ולצערנו האחוז הגדול מתוך הסובלים מהמחלה זה נשים, אותו אחוז של אנשים, הם סובלים, והם סובלים עד כדי כך שבסוף היום שלהם נהרס. התקופה שהם סובלים מאותן תופעות, התקופה הזאת מהווה בשבילם בטלה גמורה, וזה נזק כלכלי, וזה נזק שאנחנו מסביב, חברי ד"ר עפו, אני מודה לך על היוזמה שלך, כרופא אתה מוסיף לנו פה גם את הצד המקצועי שלך וגם את הראייה איך רופאים מתייחסים לתלונות כשבא אליהם חולה. זאת בדיוק הנקודה. אנחנו פה צריכים להסיק מסקנה מהדיון הזה איך נוכל במודעות שלנו לבוא ולכוון, באמצעות

אני מבין שד"ר אבלין פיתח פה מחקר גדול מאוד במומחיות שלו בתחום הזה, איך אפשר לכוון רופאים לא לבזבז את אותן בדיקות שהן מיותרות, ובכך להעביר עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, כאשר יש היום כנראה, באמצעות המחקרים שהספיקו לעשות, כדי לכוון אנשים לעלות על הבעיה בצורה יותר קלה. זה נכון שאין היום באמת בסל הבריאות, לצערנו, טיפול לכך.

יכולים לשאול אותנו: בסדר, כמה דברים אין בסל הבריאות? גם שם הרי לא מקבלים את הטיפול הרפואי הישיר. אבל מכיוון שאנחנו כבר מדברים על משהו שאולי כבר זכינו להגיע לכך שהעלינו את זה למודעות, זה בזכות הכנסת ובזכות החברים שכבר עסקו במחקר של זה, אז כן לבוא ולהגיד: רבותי, הדבר הזה, ניתן להכניס אותו לסל הבריאות, כן לכוון לאותן תרופות שהן יעילות והן עוזרות, ובכך גם נחסוך מאנשים לקחת תרופות שהן לא מתאימות, והתרופות האלה, בשביל חולים שכאלה, הן בעצם תרופות ניסיוניות, או שלא מכוונות לפתרון של העניין. הזכירו פה גם את העניין של הביטוח הלאומי. אין ספק, ד"ר עפו, שהביטוח הלאומי מהווה פה בעיה. אותם קולגות שלך שיושבים שם בוועדות הרפואיות, ואנחנו מכירים,

איך זה ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, אתה בא, חלילה שלא תדע, במחלה, אתה בא לרופא, והוא כן מאמין לך ולא מאמין לך. הצרה הכי גדולה היא שחולה שאכן סובל, אם לא עולים על הבעיה שלו לא רק שלא קובעים לו נכות, חברי שר הרווחה, אתה תגלה מהר מאוד פה: יש מאבק בכנסת כבר הרבה מאוד שנים על הנושא של הסטרוקטורה של ועדות הערר של הביטוח הלאומי. ועדת ערר, בעצם כשהיא מקבלת ערר, היא לא משנה כלום מהוועדה הראשונה בדרך כלל, כי מה לעשות? רופאים לא אוהבים לשנות החלטות של רופאים. בסוף לאיפה הולכים? לבית-הדין לעבודה. על מה הולכים לבית-הדין לעבודה? על נקודה משפטית בלבד. אז מה אומר בית-המשפט? אני מבין ברפואה?

אני אם לא רואה פה טעות משפטית, אני לא מתערב. סליחה שאני מפריע לך, אבל בגלל זה כל התעשייה של לבנת פורן פורחת. לצערנו, לצערנו הגופים האקסטרה-משפטיים נכנסו שם, והם עוברים גם עבירה על חוק לשכת עורכי-הדין, והיה על זה דיון גדול,

אבל אני אומר, אותו חולה שסובל מהמחלה הזאת בא לביטוח לאומי ולא מקשיבים לו, או שלא מבינים מה יש לו, ואז ועדה אחת, ועדה שנייה, גם בבית-הדין דוחים את זה, ובסוף האיש סובל, הגברת סובלת, הם מגיעים בסוף לחוסר תפקוד גמור.

למה שיכירו שיש לו מגבלה, או זמנית או קבועה?

אדוני היושב-ראש, העלאת הסוגיה היא חשובה בכך שאנחנו מפנים את כל הגורמים שקשורים בדבר לשים לב לדבר, לשים לב למחלה, להשתמש במחקרים שעשו המומחים, וצריך לברך אותם על כך ולהעריך אותם על כך, ולשמוע לאנשים. אדוני היושב-ראש, אנשים לא מתלוננים כולם כרמאים, אנשים אכן סובלים מהבעיה, ואני מאחל לכולם רפואה שלמה. תודה לחבר הכנסת אברהם מיכאלי. אני מזמין את כבוד השר, שר הרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת מאיר כהן, להשיב למציעים. בסוף דבריך,

תתייחס גם למה שאתה מציע מבחינה פרוצדורלית, כי בדרך כלל ביום כזה מתקיים דיון גם בוועדות, אז זה מיותר אולי לשלוח עוד פעם לוועדה. אבל כאן הדיון הוא במליאה. תגיד מה אתה מציע לעשות מבחינת הכנסת. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, חבר הכנסת עפו אגבאריה, אני רוצה להגיד משהו בנימה אישית. כשהייתי ילד בירוחם היה לי מחנך שפעם שאלנו אותו: מה זה הכנסת? אז הוא אמר ככה, אני זוכר את דבריו, הוא אמר שבכנסת, תפקידם של חברי הכנסת הוא לטייל עם פנס ולהאיר את הפינות החשוכות בחברה הישראלית. אני חייב להגיד שכשראיתי את הבקשה שלך הבנתי שיש לך פנס ואתה מאיר דברים שלא כל כך מתייחסים אליהם. מחלת הפיברומיאלגיה הנה תסמונת של כאבי שרירים מפושטים כרוניים ותשישות, כמו שהסבירו חברי. חשוב לציין ש-90% מהחולים הם נשים. זאת מחלה ש-90% מחוליה הם נשים. קביעת זכאות לקצבת נכות, אני רוצה להסביר משהו לגבי הביטוח הלאומי, חשוב שנדע: קביעת זכאות לקצבת נכות כללית למבוטחים מתבססת בין היתר על שיעורי נכות שנקבעו עבור מצבי חולי או ליקויים בריאותיים. שיעורי הנכות מפורטים בתקנות והליקויים מפורטים בספר שנקרא, אתה בוודאי מכיר אותו, אדוני הרופא, "ספר הליקויים" שמצורף לכל התקנות. נקודת המוצא בהערכת נכות רפואית היא קביעת אחוזי נכות על פגיעה בתפקוד, וחשוב מאוד לשים לב לפרטים האלה, לא על מחלות או על נזקים אורגניים אלא על פגיעה בתפקוד. אי לכך לא מופיעה ולא אמורה להופיע חלוקה לפי מחלות ספציפיות. על-פי החוק, לוועדה הרפואית ניתן שיקול דעת לקבוע סעיפי ליקויים רפואיים מותאמים לאלו הקיימים במקרים שבהם היא סבורה כי הליקוי הנדון אינו מופיע בספר הליקויים. הוועדה שדנה בנכות התובע או התובעת מתייחסת למכלול הבעיות הבריאותיות בשני שלבים: בשלב הראשון, קביעת אחוזים רפואיים עבור הליקויים הגופניים, בשלב השני, קביעת ההשלכות של הליקויים הגופניים על התפקוד של החולה, כושר ההשתכרות שלו, כושר הניוד שלו והדברים שאתה הזכרת. הרציונל שעומד מאחורי הפעלת שיקול דעת ענייני בכל מקרה לגופו נועד לתת ביטוי לספקטרום רחב של מצבי חולי וליקויים רפואיים. הוועדה הרפואית שדנה במחלת הפיברומיאלגיה כוללת רופא פנימאי או ראומטולוג. לרופא הפנימאי בוועדה יש את היכולות, הידע והכלים לדון במחלה זו ולקבוע אחוזי נכות בהתאם לשיקול דעת מקצועי, וכן לרשותו עומדת האפשרות לקבל חוות דעת של רופא ראומטולוג לפני שיקבע את אחוזי הנכות. יחד עם זאת, השאיפה שלנו, של הביטוח הלאומי, ואני עובד על זה, כי זה מה שהם אומרים שהכי חשוב, זה שרופאים ראומטולוגים הם שידונו במחלה הזאת, ולא רופאים פנימאים. יוצאים מתוך הנחה שרופא ראומטולוג מבין יותר במחלה המודרנית יחסית והעלומה הזאת, היא די בסימן שאלה. תכליתה של הבדיקה הגופנית שנערכת בוועדה הרפואית הנה להגיע לרמת הדיוק האפשרית באשר לחומרת המגבלה התפקודית שנובעת מהמחלה, אשר קובעת אם נפגעה יכולת ההשתכרות והעבודה של החולה. הביטוח הלאומי אינו מפצה על המחלה אלא משמש כביטוח סוציאלי על אובדן כושר ההשתכרות שנגרם ממחלה כזאת או אחרת. עכשיו, מה אני בדקתי בתוך הדברים האלה? הוועדות הרפואיות מאבחנות את הליקויים, את התפקוד ואת היכולת להשתכר. למרות זאת, מחלת הפיברומיאלגיה כן מקבלת התייחסות, למרות שיש איזו תחושה שלא כל כך דנים בה, כן מקבלת התייחסות מיוחדת, לא ב"ספר הליקויים" אלא בחוברת התדריך שמחולקת לרופאי המוסד לביטוח לאומי, שיש בה סעיף המותאם לדרגות החומרה של המחלה, כך שכן מתייחסים לזה ב"ספר הליקויים". אתה רופא, אתה יודע שלפתוח את "ספר הליקויים" זה משהו בין-לאומי שכמעט אי-אפשר, אבל הוסיפו, אני אמשיל את זה למין "חוק ההסדרים" הוסיפו עוד איזה תדריך לכל רופא שבו המחלה כן מופיעה, וגם דרגת החומרה של המחלה. כשחולה בפיברומיאלגיה מגיש תביעה לנכות הוא מוזמן לבדיקה בוועדה הרפואית, והוועדה בודקת את תפקודו ואת היכולת שלו להשתכר. לאור החידוש בחוברת התדריך, אני ביקשתי להביא לפני את כל התביעות של הפיברומיאלגיה במחצית השנה שחלפה, לראות באמת אם אכן התשובה של הביטוח הלאומי מתממשת. אני אעקוב אחרי הדבר הזה באופן אישי, כי דווקא העובדה ש-90% מהחולים הם נשים, וזה הולך ובאמת, אחד הרופאים אמר לי שזה כמו פטריות אחרי הגשם, כי אנשים מבינים שזאת מחלה, קשה מאוד להוכיח אותה, אבל אנחנו, גם אני כשר רווחה וגם אנשי הביטוח הלאומי, ביקשתי לתת לי איזה תזכיר, כמה ביקשו, מה קיבלו, ואני אביא אותו לפניך ואביא אותו לפני הכנסת, כי אני חושב שקודם נעשה מיפוי של המחלה הזאת, לראות מי פנה ואיך התייחסו אליו, כדי לשפר את הנושא. לגבי הוועדות הרפואיות שאתה הזכרת, אדוני, אני מתנגד להפרטות, אבל אין יותר צודק מאשר להפריט את הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, וקיבלנו החלטה לגבי ועדות הערר. ועדות הערר, בחודשים הקרובים אנחנו עושים מהלך, אני עושה מהלך עם הביטוח הלאומי שיצאו ועדות הערר מתוך הביטוח הלאומי. להתייחס, אתה בא לוועדה רפואית, אתה מקבל כמו שמאות. אתה רוצה לערער? אתה לא חוזר לשמאי ומערער. אתה הולך למישהו חיצוני לגמרי ואתה מערער. בבקשה, אדוני, כן. אדוני, לפי דוח מבקר המדינה ועדות הערר הן שמצילות את הפונים, כי הן מתקנות ב-90% לא, לא ב-90%. לא חשוב, בשיעורים גבוהים, סליחה, את ההחלטות השגויות של הוועדות. ועכשיו אתה אומר משהו שהוא, עכשיו אני אומר שאנחנו רוצים שגם אותו ספק שמוטל, הרי חלק מהפונים, רוב המכתבים שאני מקבל, ואני מוכן להציג אותם לפניך,

ממה נפשנו? אנחנו באים לוועדה, שולחים אותנו לוועדת ערר, שגם היא מועסקת על-ידי הביטוח הלאומי, אז יש שם איזו תחושה של ספק. אנחנו רוצים למנוע את הספק הזה. אני חושב, היה אגב פיילוט כזה בחיפה, כן, כן, כן. אמר לי את זה מור-יוסף. הוא עשה פיילוט בחיפה, זה הצליח. אנחנו נחיל אותו על כל הארץ. הדיון לא ייערך כאן. גברתי היושבת-ראש, אני אבקש להעביר את הדיון,

בכבוד גדול מאוד, כי אין מקום יותר ראוי מאשר ועדת הרווחה והבריאות, בראשותו של חיים כץ, חבר הכנסת חיים כץ, שתדון בזה.

תודה לכבוד שר הרווחה. האם המציעים מסכימים להצעה להעביר את הדיון לוועדת העבודה והרווחה? מסכימים. בסדר גמור. אנחנו נעבור להצבעה על ההעברה לוועדה. אתם מוזמנים להצביע. ההצעה להעביר את

שבעה הצביעו בעד, אפס מתנגדים, נמנע אחד. תוסיפי אותי.

גברתי, גם אותי. כמו כן, את חברת הכנסת שולי מועלם, גם לפרוטוקול. נמצא אתנו סגן שר הדתות אלי בן-דהן. אנחנו עוברים לחלק הבא של הדיון, שאילתות לסגן השר לשירותי דת. אדוני סגן השר, הבמה שלך. חברת הכנסת עליזה לביא, את מוזמנת לשאול כנוסח השאילתה שהגשת למזכירות הכנסת מהמיקרופון המיועד לכך. אנחנו עוברים לשאילתה מס'

אכיפת יידוע על קיום הסכם קדם-נישואין. תודה, גברתי היושבת-ראש. לא יצא לי לברך אותך, אז אני מברכת אותך.

תודה. אדוני סגן השר לשירותי דת, על-פי חוק יחסי ממון בין בני-זוג חלה חובה על רשם הנישואים ליידע את בני-הזוג הנרשמים לנישואים כי זכותם לערוך ביניהם הסכם קדם-נישואים, המהווה הסכם ממון. תלונות רבות הגיעו לארגון "מבוי סתום" על כך שהחוק לא נאכף. ברצוני לשאול: מה ייעשה כדי לאכוף על רושמי הנישואים את ביצוע חובתם?

גברתי היושבת-ראש, בהצלחה. תודה רבה. בחוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל"ג 1973, פרק ראשון, סעיף 2(ג), נאמר כך: "בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואים או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואים לבוא במקום אישור בית-המשפט או בית-הדין". החובה המוטלת על רושמי הנישואים הנה רק לעניין אימות ההסכם, ולא לעצם היידוע בדבר הזכות לערוך הסכם שכזה. בחוזר מנכ"ל שפורסם השנה, בכ"ד בשבט תשע"ג, 4 בפברואר 2013, יצאה הנחיה לרבנים רושמי הנישואים ולמנהלי מחלקות הנישואים במועצות הדתיות בדבר הצורך לבצע אימות ההסכם כנ"ל. מה אדוני יעשה כדי לאכוף את זה? אז קודם כול, אמרתי: אין חובה. אין חובה להציע לבני-זוג את האפשרות של הסכם כזה. יש הצעת חוק שמנסים לגלגל בעניין, ובבוא הזמן אני גם אחווה דעתי לגבי ההצעה הזאת.

בשלו התנאים, אדוני. על-פי חוק יחסי ממון, חלה חובה. כפי שאמרתי, לאחר תשובתו של סגן השר את תוכלי לשאול במשך דקה שאלה נוספת והוא ייתן לך את תשובתו.

יש כלים נוספים כדי באמת למנוע את ריבוי הסוגיות בעניין, ולמה לא ליידע? למה לא ליידע? יוצאת הנחיה, ואלה לא הנחיות ראשונות שלכם שיוצאות לשטח ולא נאכפות. מה המשרד עושה כדי לאכוף את ההנחיות שלו? אנחנו יודעים שאין דין ואין דיין ברבים מהמקרים. מה אתם עושים כדי לפקח על אכיפה ועל ההמלצות שניתנות? חזרתי ואמרתי: אין חובה. אני יודע, דיברו אתי על הצעת חוק בעניין הזה, כדי שזה ייהפך לחובה להציע לבני-זוג את האפשרות לכרות הסכם קדם-נישואים. כפי שאמרתי, בבוא הזמן אני אחווה את דעתי בעניין. אם את מכירה אותי את יודעת לאן דעתי נוטה. בבוא הזמן גם אומר את זה בפומבי. אדוני אומר שאין חובה. הרי על-פי חוק יחסי ממון בין בני-זוג חלה חובה על רושם הנישואים. חלה חובה לאמת את ההסכם, לא חלה חובה להציע לבני-זוג לערוך הסכם. לא להציע, ליידע. אדוני סגן שר הדתות, מה המלצתך בנושא? לא להמליץ, ליידע, אדוני. מה המלצתך בנושא, אדוני סגן השר? המלצתי כרגע, אני חושב שכדאי להמתין עם הנושא. מיצינו אותו.

רוצה להתייעץ, אמרת. אמרתי שאני יודע. ארגוני נשים דיברו אתי על כך שהם רוצים להגיש הצעת חוק בנושא. אני מציע להמתין עם זה קצת. אני חושב שבהצעת החוק הזאת נוכל גם למצוא מזור ופתרון לשאלה שאת מעלה. האם חברת הכנסת עליזה לביא מקבלת את המלצתו? מה שמציע אדוני זה לחכות עוד ולהמשיך ולחכות עוד. לדעתי חבל. עוד ועוד זוגות נישאים בלי לדעת על הנושא הזה,

אנחנו רואים את התוצאות בשטח ואת ההשלכות החמורות. תודה. אנחנו לא ננהל פה דיון מכיוון שיש כללים ברורים בתקנון. לכן אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שתישאל גם כן על-ידי חברת הכנסת עליזה לביא, שאילתה מס' 13: תשלום אגרה בגין אימות הסכמי ממון.

תודה, גברתי. בהנחיית המשרד לשירותי דת נקבע כי רשם נישואים המאשר הסכם ממון, לרבות הסכם למניעת סרבנות גט, יגבה מבני-הזוג אגרה בסך 210 שקלים בגין שירות האימות, נוסף על תשלום אגרת הרישום. תלונות רבות מגיעות למכון לעתים על כך שדווקא אלה שמבקשים לחתום על ההסכמים מתבקשים לשלם אגרה. שאלתי היא: מדוע נגזר על זוגות המעוניינים לחסוך הידיינות משפטית עתידית ולפעול למניעת סרבנות גט לשלם אגרה נוספת? כפי שהזכרתי קודם, על-פי חוק יחסי ממון, יכול אימות של רושם הנישואים לבוא במקום אישור בית-המשפט או בית-הדין. התשלום עבור אגרת הסכם הממון במועצות הדתיות הנו הנמוך ביותר משאר המקומות שבהם מתבקשים לשלם אגרה. בבתי-הדין הרבניים, וכן בבתי-המשפט, על אישור הסכם ממון ישלמו בני-הזוג סכום גבוה יותר, ואצל נוטריון התשלום הוא פי-שלושה מאשר במועצות הדתיות. ביטול האגרה אינו מותנה רק בהסכמתנו אלא באישור משרד האוצר, ולכן איננו יכולים לבטל את האגרה הזאת. עם זאת, אנחנו שוקלים את האפשרות להחיל את מבחני ההנחה החלים על שאר האגרות גם על האגרה הזאת. חברת הכנסת לביא, את מוזמנת לשאול שאלה נוספת, אם ברצונך לנצל את הזכות הזאת. הנושא הוא מהותי. הנושא הוא מהותי. למה להטיל את האגרה דווקא על הזוגות שבוחרים בכך,

אני חושבת שצריכה לבוא מכם הקריאה לכיוון הזה ולעודד. מדינת ישראל איננה נותנת שירותים חינם. זה שירות שהמדינה נותנת. משרד האוצר קבע שעבור השירות הזה יש לגבות אגרה. כפי שהדגשתי, האגרה היא הנמוכה ביותר, מכל מקום אחר. אין מה לעשות, בני-זוג שעורכים נישואים בעשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, תשלום אגרה של 200 שקל?

זו האגרה הנמוכה ביותר שיכולה להיות. תודה לסגן שר הדתות. אנחנו עוברים להכרזה של סגן מזכירת הכנסת.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעת החלטה בדבר צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל ייבוא טובין) (תיקון), התשע"ג 2013, על-ידי ועדת הכספים של הכנסת. כמו כן, הצעת החלטה בדבר צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ג 2013, על-ידי ועדת הכספים של הכנסת.

תודה רבה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ' בסיוון התשע"ג, 29 במאי 2013, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.